כ"א כסלו תשפ"א,

זהו דיון המשך לדיון שקיימנו

אנחנו מאוד מכבדים אותם ומעריכים אותם, אבל בסוגיה כל כך חשובה אנחנו חושבים שמשרד הבריאות צריך להתייצב באומץ בפני הוועדה ולתת תשובה לסוגיה הבריאותית הזו שקשורה בענפי הספורט השונים, חדרי הכושר, הבריכות וכולי. מה שאני מבקשת, מנהלת הוועדה, שתוך 20 דקות משרד הבריאות יעלה נציג בכיר. או את מנכ"ל המשרד או את דוקטור שרון אלרועי, כדי שיוכלו לתת לנו מענה. אם תוך 20 דקות הם לא עולים אז אנחנו ננעל את הדיון. עד שהם יעלו אני מבקשת לתת את רשות הדיבור לדנה בריל ולאחר מכן ליערה מקמל. דנה, בבקשה, אנחנו נשמע זוויות אחרות, נשמע את זה מהזווית של המטופלים עצמם שמגיעים לחדרי הכושר והבריכות. שלום, אני דנה, אני חולת CMP שזאת מחלה ניוונית. יש לי ילדה שסובלת מאותה המחלה. מאז שסגרו את חדרי הכושר המצב הולך ומידרדר. אין לנו שום מענה, לא מפיזיותרפיה, לא משום גורם, פשוט זקרו אותנו ככה. בפיזיותרפיה אמרו: "אין לנו מה לעשות איתכם". בתור נכה אין לי תקציב לפיזיותרפיסטית פרטית ולא למטפל פרטי. מה אני אמורה לעשות? בחיים לא לקחתי כדורים נגד כאבים, היום אני עם כאבים חזקים ועוד שנייה אני מגיעה למצב של כיסא גלגלים. במצב שלי השריר מת, ברגע שהוא מת אין לי איך להחזיר אותו. מתעמל רגיל שמסת השריר שלו יורדת, יכול גם להעלות אותה, אני לא יכולה. מה אני אמורה לעשות? משרד הבריאות לא נותן פתרון, בבית חולים חדר הכושר פועל רק עבור משוקמי לב, פיזיותרפיה אין לי, מה אני אמורה לעשות? דנה, לפני תקופת הקורונה ביקרת בחדרי כושר ובריכות? התאמנתי 5 6 פעמים בשבוע בחדר כושר. הסיבה היא רפואית.

רק רפואית. איך הקניון נהיה חיוני וספורט לא? מה עם כל האנשים החולים? אנשים שמגיעים לחדרי כושר אחרי שברים ומשתקמים שם? השאירו את כולם בלי פתרון. תודה לדנה על הדברים.

בבקשה. שלום לכולם, אני יערה, אני בת 34 ואני סובלת מתסמונת EDS. יש

סיפורים רבים של אנשים שמאז סגירת הבריכות בעצם הידרדרו גופנית בצורה שהיא בלתי-הפיכה. אם אני אוכל להתייחס למענים הקיימים היום ולמה הם משאירים הרבה מאוד אנשים בחוץ. בניגוד לסגר הראשון, כן איפשרו את פתיחת הבריכות הטיפוליות וזו התקדמות נהדרת. אבל חשוב להבין שהבריכות הטיפוליות לא מאפשרות שחייה חופשית ולא מאפשרות להגיע לתרגול יום-יומי. במקרה של התסמונת שלי ושל עוד מחלות רבות, יש משהו במים שאין לו תחליף. במקרה שלי יש צניחת איברים, במים יש ציפה של האיברים וזה מאפשר תנועה שאי-אפשר לבצע אותה מחוץ למים. כמו כן, יש עוד הרבה מקרים, טרשת נפוצה, ועוד מקרים רבים. אנשים רבים פנו אלי והם מדברים על זה שהם איבדו את יכולת ההליכה שלהם. אני בסגר הראשון פרקתי שלושה איברים חדשים, זה אחד הסימפטומים של המחלה שלי, בעצם עוד לא הצלחתי לשקם את זה. יש את הבריכות הטיפוליות שפתוחות בחלקן אבל הן לא מאפשרות את השחייה החופשית שהיא משהו מאוד בסיסי, התרגול היום-יומי וגם השחייה נותנים מענה למקרים מסוימים. יש מעט מרכזי ספורט לנכים שפתוחים, אבל גם כאן קיים מצב של אנשים שלא מקבלים הכרה מביטוח לאומי כנכים. הרבה מאוד אנשים, אם אחרי ניתוח, אם עקב טרשת נפוצה, או כל מיני מצבים שעדיין לא הצליחו לתפקד ועדיין לא הצליחו לעשות את התהליך מול ביטוח לאומי שהוא לא פשוט ומבצעים אותו רק כשמגיעים לאובדן כושר עבודה. זה בהחלט לא משהו שאנשים תיארו לעצמם שייקח להם את היכולת לטפל בעצמם, כרגע אין להם כניסה לבריכות האלו, בנוסף אציין שבניגוד לבריכות השכונתיות, ההגעה לבריכות הטיפוליות מצריכה הגעה ברכב. ממש מתחת לבית שלי יש בריכה פתוחה שיש בה הפרדה מובנת, מדובר בספורט יחידני והיינו שמחים אם הייתה דרך לפתוח אותה, גם ללא המלתחות. גם בריכות סגורות הן בריכות שהקירוי שלהן מלא בחלונות. אני מבקשת שיתייחסו לכל מקרה לגופו ויבינו את רמת הסיכון. אני בקבוצת סיכון, המשפחה שלי בקבוצת סיכון, אין לי שום כוונה להמעיט מחומרת הנגיף. אני פשוט מרגישה מאוד בטוחה כשאני הולכת למקומות שציינתי כי אני רחוקה מאנשים. אני יודעת שבמשרד הבריאות התייחסו להתקהלויות של אנשים מחוץ לבריכה. אציין שראיתי את זה בעיקר בקרב ילדים, אבל גם אם נניח שזה יכול לקרות בקרב מבוגרים, בעונה הזאת אין ילדים ואין התקהלויות מחוץ לבריכה.

אנשים הולכים לבריכה רק אם הם צריכים את זה. אני בחורף שעבר הלכתי עם גשם מטפטף על הראש כי למדתי שזה מה שמחזיק את הגוף שלי בחתיכה אחת. ההידרדרות שלי יכולה להיות בלתי-הפיכה, בין רגע אני מתחילה לפרוק את הירך שלי, זה קורה כמה פעמים ביום, יכול להיגרם נזק עצבי שפשוט ירתק אותי לכיסא הגלגלים, אני נאבקת בזה כל יום. יש לי עשרות סיפורים של אנשים שפנו אלי, הרבה מהם לא מוכרים בביטוח הלאומי ולא יכולים להיכנס לבריכות. מדובר באנשים אחרי פציעות מסוימות, פוסט-טראומה, חברים לתסמונת שעבדו כל עוד יכלו אבל עכשיו המצב שלהם מידרדר קשות.

התפיסה של משרד הבריאות, כנראה שזו התפיסה שם, שאם פתחו בריכות טיפוליות אז נתנו מענה לכל הצרכים הרפואיים של הרבה אנשים שנמצאים בתהליכים שיקומים כאלה ואחרים היא תפיסה שגוייה, כך אני מבינה מדברייך. נכון, זה חוסר ההבנה שאני שומעת סביב העניין הזה. פרסמתי פוסט בפייסבוק, צילמתי סרטון שבו אני מספרת על ההידרדרות שלי ושל עוד חברות שלי שמעבר לזה שהן נכות אז הן גם עניות. אם אין לך תמיכה משפחתית ואתה נכה אז מאוד מהר אתה מגיע גם לעוני. כולם אומרים לי: "מה, אבל הבריכות הטיפוליות פתוחות", אז כמו שאמרת וכמו שאמרתי קודם, זו אכן התקדמות משמעותית מאז הסגר הראשון שבו הבריכות הטיפוליות היו סגורות אבל הבריכות הטיפוליות מאפשרות מפגשים על בסיס חצי שעה, התשלום הוא על בסיס חצי שעה, בדרך כלל אחת בשבוע. אנשים כמוני שצריכים לתרגל כל יום פיזיותרפיה כדי לעצור ולבלום את ההידרדרות של המחלה פשוט אין להם מה לעשות עם זה. לשמחתי,

אני באמת מרגישה כאילו זכיתי בלוטו ממש מקרי, במקרה טיפלתי בזמן והצלחתי לקבל את תו הנכה שלא כל אחד מקבל אותו, גם אם יש אחוז נכות נמוכים מדי. חבר ספרה לי על סבתא שלה ששחתה 30 שנים בבית הלוחם. היום היא נעזרת בהליכון ובכיסא גלגלים אבל היא לא טיפלה בזמן בתו הנכה כי לא היה צורך ואף אחד לא ידע שזה יהיה הכרטיס שלך לטפל בעצמך. היא מספרת שהיא פשוט רוצה למות. אנשים מדברים על אובדנות, מדברים על איבוד הטעם לחיים כאילו לקחו להם את החמצן, אנשים מדברים על הידרדרות פיזית וגופנית מאוד קשה. כשבעצם הפתרון הוא פשוט פה מחוץ לבית, המרחב הוא גדול, בריכת גורדון למשל היא בריכה פתוחה. אני מבקשת שינסו לעשות את ההפרדה, אני מבינה שנתונים זה עניין בעייתי ובהרבה מקומות באמת אין נתונים על הדבקה וזה משהו מאוד כללי שאפשר לומר על הכול. חשוב להבין לגבי בריכות שאנחנו שוחים בתוך חומרי חיטוי, אין אפשרות להידבק דרך המים. בבריכות כולם מודים שאי-אפשר להידבק, משרד הבריאות אומר שהסיפור זה ההתקהלות בחוץ, זה משהו שאפשר לטפל בו כשרוצים ולא מתעצלים וקצת מתחברים לציבור. אבל אנחנו כנראה לא במציאות הזו. כמו שבמסעדות אפשר לסגור רק ל-Takw Away ומכסים יפה-יפה את כל הכיסאות ואם יורשה לי לבקש שתשאירו כיסא לנכים כשאתם מסדרים את הכיסאות אז גם במתחם הבריכה אפשר לסגור את כל המתקנים שלא משמשים לשחייה, אפשר גם לסגור את המלתחות. פשוט לאפשר לאנשים לבוא, לשחות, לא לדבר עם אף אחד. אני מזכירה שזה גם חורף ומי שלא באמת צריך לא ילך לשחות מתחת לגשם מטפטף. תודה, יערה, אני חושבת שהדברים שלך מדברים בעד עצמם וחשובים מאוד. חבר הכנסת יואל רזבוזוב, בבקשה. אטימות כזו אני לא ראיתי, אני מבין שמשרד הבריאות שאמון על בריאות הציבור לא רוצה לשמוע על עסקים שקורסים, על משפחות שמתרסקות, על בריאות הציבור.

רוצה לשמוע על בריאות הציבור.

שיש עוד מיליוני דוגמאות כאלו של אנשים שזקוקים לכך, של אנשים שחייבים. זה עניין של פיזיותרפיה, של בריאות הגוף וזה גם עניין נפשי. לא מדובר במותרות אלא בבריאות הציבור. חייבים להכיר בכך שזה חיוני, אני חושב שרוב האנשים במשרד הבריאות מסכימים איתנו. אני גם יכול להגיד שכולנו היינו עדים לכתבה שמשרד הבריאות הזמינו לעצמם אימון מסוים ואמרו שזה יהיה באופן קבוע כי הם מבינים שזה חשוב. אנחנו מדברים על חדרי כושר וסטודיו, מחול עם מסיכות, פילאטיס, יוגה. אני בעצמי עושה פיזיותרפיה ואני שומע שפיזיותרפיסטים מתלוננים, אומרים שאין להם לאן לשלוח. הם נותנים לאנשים לתרגל ואין איפה, זה עניין של שיקום, אם הם לא עושים את זה הם קורסים. אני אומר שבמשרד הבריאות כל מי ששומע יודע שאנחנו צודקים. חברי כנסת עבדו בתו סגול ולא הייתה תחלואה, אנחנו לא נחזור על זה,

בבריכות אין הדבקה, בסטודיו גם אפשר לשמור מרחק בתו סגול. אני לא מבין, דרשנו בשבוע שעבר לפתוח מידית, כולם מבינים את זה, יש מיליוני דוגמאות. זאת אטימות, זה זלזול, אם משרד הבריאות לא שולח לפה נציג עם תשובות אלא סתם אנשים שנשתלח בהם, אנחנו לא רוצים להשתלח, אנחנו מכבדים כל אחד אבל זה לא עובד ככה. זה זלזול בבית המחוקקים שאמור לפקח על הביצוע הכושל של הממשלה.

חבר הכנסת רזבוזוב. זה מה שקורה כנראה כשמנותקים מהציבור וזה מה שקורה כשהם חושבים שהם מורמים מעם. ב-ד' אמותיהם הם יכולים לארגן פעילות ספורט, הם בטח גם ציפו שזה לא יצא החוצה, אבל לציבור אסור. אני אומרת לכם בכאב גדול, משרד הבריאות לא שולח נציג, הוא מסר שלא ניתן להעלות נציג אחר ומבחינתי אין דבר יותר מבזה, לא רק את הכנסת אלא את האזרחים בכלל מצד משרד הבריאות. ברשותכם אקרא הצהרה: משרד הבריאות מבזה את ועדות הכנסת ואת ציבור האזרחים. משרד הבריאות מפקיר את בריאותם של אזרחי ישראל. מאות אלפי נכי צה"ל, נכים כלליים, אנשים עם מחלות ניווניות, אנשים בשיקום רפואי, גמלאים שזה מה ששומר על בריאותם ועוד רבים אחרים שזה מקור לבריאותם הפיזית והנפשית. כל זה מתוך הסתכלו צרה על תחום הבריאות רק דרך עיני הקורונה וחוסר אומץ או יכולת לטפל בצורה נכונה במשבר הקורונה בכללותו, לצד מניעת התפשטות הנגיף. במקום להגיע לוועדה ולראות את בריאותם של האנשים, יושבים דוקטור שרון אלרועי ובכירים נוספים במשרד הבריאות וחושבים איך לסגור מחדש את מדינת ישראל, זה לא לדאוג לבריאות הציבור. אנחנו מצפים שמשרד הבריאות יעמיד לרשותנו נציג שיוכל להסתכל בעיניים של כל האנשים שהגיעו לכאן ואנחנו קובעים כבר מעכשיו דיון המשך בשבוע הבא ביום שני בבוקר, אנחנו מבקשים שיהיה כאן נציג בכיר. עד אז הוועדה דורשת לפתוח באופן מידי גם את הבריכות, גם את חדרי הכושר, וגם את ענפי הספורט, ולאפשר לאנשים לשמור על בריאותם. תודה רבה, הדיון נעול.

ננעלה

10:25.